שנייה ושלישית. יש לנו היום

נקיים דיון מסכם עכשיו - כמובן עם הערות ותיקונים כדי שלאחר מכן הנוסח ילוטש בעקבות הדיון הזה, יסודר או ייעשה מה שצריך